אני מתכבד להביא לשולחן ועדת הכספים, לאישורה של ועדת הכספים שתי רשימות של סוגי אישורים: אישורים לתורמים, שזה עכשיו מאוד מאוד חשוב. מתחילים עם סעיף 46. סעיף 46. וגם אישורים לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. אני אקריא לפרוטוקול את מספר הרשימה, ולאחר מכן אם אתם רוצים תקיימו בכך דיון. אז מספר הרשימה של מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 היא 15-139-20. ואנחנו מבקשים לאשר את כל האישורים האלה. מצויים פה ברשימה 87 עמותות וחל"צים מלכ"רים למעשה שפועלים בכל מגוון התחומים של המגזר השלישי בחברה האזרחית הפעילה וזקוקים לאישור הזה. חלקם הגדול גם במיוחד לפני חג הפסח. כן, חבר הכנסת ביטון. הרשימה הזאת שהוכנה עכשיו, האם היא נולדה כרשימת חירום בשל מצב הקורונה? האם הקריטריונים להאצת האישור עבור עמותות אלה ומלכ"רים אלה מנעו מאחרים להתקבל? כמה בקשות אחרות יש לכם שלא הובאו לשולחננו כרגע ומה הסיבות? שאלה-שאלה. השאלות ממש צפופות, אבל נאמר דבר כזה: הרשימה הוכנה בתקופת הקורונה, ומרוב הבהילות להכין אותה, לא ידענו שעודד פורר יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית, אז השארנו את השם של יושב-ראש ועדת הכספים הקודמת. ואני מודה על כך שלא עשיתם לנו עוד איזה משהו בירוקרטי לשנות את השם לשם הכבוד. כוחו של הרגל, אחרי הרבה שנים. זה לא כוחו של הרגל, זה כוחו של חירום, שרצינו להגיש את הרשימה, ועוד לא ידענו מי יהיה יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית, שדרך אגב אנחנו חווים אותה כבר כשנה, שנה וחצי, כזמנית. אז זה לשאלה הראשונה שלך כן, לפי הרשימה אתם רואים שהיא רשימה של חירום. יש לנו עוד בקשות בטיפול שלנו, שאנחנו רוצים לטפל, אבל לצערי הרב,

למעשה אף אחד מהעובדים שלי לא נמצא, כך שאנחנו לא יכולים לטפל בבקשות חדשות. אני מקווה שזה ישתנה. ואיזה עוד שאלה הייתה לך? שאלתי כמה יש בקנה של אושרו ומה הסיבות? בקנה שלא אושרו, אני מעריך, הערכה זהירה, בערך כ-50 60 לפי כל אחד מהמפקחים. אני רק אתן דקה אחת על התהליך. התהליך עובד בצורה כזאת, שהבקשה מוגשת אלינו מרחוק, עוד לפני תקופת הקורונה, מועברת לטיפול המפקחים. לאחר מכן מועברת לוועדה ציבורית בראשותי, שכוללת נציגי ציבור, וגם משרד המשפטים. ולאחר מכן מובאת לחתימת מנהל רשות המיסים בסמכותו כשר האוצר - - - ומועבר לאישור הכנסת, שזה למעשה התהליך האחרון. ואני כאן עומד לפניכם, מבקש מכם - - - התחום

של מגזר שלישי ועמותות, חוץ מזה שהייתי ראש עיר, אבל הוא יקר לליבי. בסמכות הענקת סעיף 46 יש גם פרמטר של קיצור הזמן שנקוב בנהלים או בחוק. האם הדבר הזה בא לידי ביטוי פה, של קיצור זמני הבקשה לפי מקרים?

קיצור זמני הבקשה, כבר לפני מספר שנים, שאז ארבע שנים היה לוקח עד שבקשה הייתה מאושרת. עברנו לסדר מקוצר של ארבעה חודשים עד שנה, כולל ועדת הכספים, שזה דבר שלא מובן מאליו. ובסך הכול אנחנו מתקדמים הלאה בנושא הזה. אני התכוונתי למשך הפעילות של אותה עמותה. אז גם בזה קיצרנו, ללא קשר לקורונה. אני מדגיש: ללא קשר לתקופה של הקורונה, של הנגיף. בשיתוף עם רשם התאגידים אייל גלובוס, עברנו ל-mode של במקום לקבל אישור ניהול תקין, שזה לוקח שנתיים, אנחנו מבקשים תקופת פעילות של שנה בלבד ואישור הגשת מסמכים. אישור הגשת מסמכים לרשם העמותות, שזה שאלות שחבר הכנסת מיקי לוי תמיד שואל אותי - - - אשריך. מיקי פה, תנצל את הזמן שהוא בטלפון. שאלות נוספות לחברי הכנסת לפני שאני שם את להצבעה? רגע, יש עוד רשימה, זאת הרשימה הראשונה.

אני רוצה להעמיד להצבעה. בצוק העיתים יש לך מזל. אני מרביץ לעצמי, כי לא הצלחתי לבדוק אותך הפעם. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה שסימנה 15-139-20. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אין מתנגדים, אין נמנעים, הבקשה אושרה פה אחד. יש דבר כזה קוורום בוועדת הכספים. כן, אחד, היושב-ראש. הוא צריך להיות כאילו? כן, שיהיה יושב-ראש. עודד, לאור הימים הפוליטיים האחרונים בכנסת, אל תחשוב אפילו על הרעיון הזה.

- - - ארז, אישור לשנה? אלה כולם חדשים? כל החדשים, מה שאתה רואה לשנה ברשימה, אלה אנשים או שיש להם מחזור נמוך, או שיש להם רק אישור הגשת מסמכים, או שיש להם פעילות מסוימת שאנחנו רוצים לבדוק אם באמת הם עושים אותה בשנה הזאת, מה שנקרא רצינות כוונותיהם. מרשם העמותות נמצאת איתנו עורכת הדין גיתית. יש לך הערות לרשימה הזו שאישרנו עכשיו? כי אם כן, אנחנו נעשה רוויזיה אם צריך. אני רק מציין גם לגיתית שבדקנו את זה עם רשם העמותות, ולכולם יש אישור ניהול תקין. אבל היא אמורה לומר את שם. את שומעת אותנו?

אם אתה יכול לתת לי להציע,

נכון. האמת, יש לך הערות?

לכולם יש אישור ניהול תקין? כן. יופי, תודה רבה, הבקשה הזו אושרה. אנחנו עוברים לסעיף לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. מה עם 46? חכו רגע, עכשיו סעיף 61. 46 אישרנו. עכשיו סעיף 61, אני רוצה להקריא את זה לפרוטוקול. אז אני אומר: אנחנו עוברים לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. רק במכתב שאתם